בוקר טוב לכולם, אנחנו נפתח את ישיבת היום,

ז' בתמוז התש"ף. הישיבה היום מוקדשת בעיקר לנושא של מדד הביטחון האישי שקרן יוזמות אברהם יוזמים כל שנה ואנחנו נמצאים בקשר איתם, כל שנה